התרבות והספורט בעניין תקנות הקורונה. אנחנו נמשיך מאיפה שעצרנו בפעם הקודמת. אנחנו סיימנו את סעיף 9? לא, עדיין לא סיימנו אותו, הגענו לנושא של החריג של הטיפול הרפואי של תלמיד שיוצא לטיפול רפואי. איזה סעיף? 9(ב)(4). חברתי יושבת הראש, אני יודעת שחבר הכנסת סימון דוידסון רצה להתייחס לסעיף 8 בהקשר של תנועות נוער וספורט. כן, בבקשה. זה עלה כבר, הנושא הזה? כן, דיברנו עליו לפני כן. טוב. אני אחרי דיון של יום שלם בוועדת חוקה. הדבר שמתברר לכולנו, שמשרד הבריאות וכל הנושא הזה של בדיקות לילדים קטנים, אני מדבר עד גיל 12, לא ערוכים. לדעתי זו תהיה קטסטרופה של כל נושא הבדיקות לילדים. זה הולך לקרות ממש בעוד יומיים ועדיין לא עשו את ההכנות המלאות, עוד לא נסגר הנושא של המכרז אפילו לחברות שהולכות לבצע את הבדיקות, זה אמור להיסגר היום. התקנות האלה עדיין לא הגיעו לוועדת חוקה, כנראה שזה יגיע רק מחר, וכל העולם של הילדים, אני מדבר על הנושא של הבריכות והחוגים והבלתי פורמלי והתרבות של הילדים, כל הנושא הזה זה פשוט גזרת מוות על כל העולם הזה. אני מדבר גם על הנושא העסקי, שכבר שבועיים העולם הזה מדמם מפני שאנשים כבר מפחדים ויודעים שהולכים לקראת תו ירוק לילדים קטנים, ולצערי הרב מה שאנחנו נראה בעוד כמה ימים זה שכל העולם הזה פשוט לא עובד. מה נקבע בוועדת חוקה? בוועדת חוקה לא הגיעו התקנות בגלל שהממשלה עדיין לא אישרה אותן וכנראה שמחר בבוקר אנחנו נגיע כדי לדון בנושא של התקנות. השאלות שאנחנו שאלנו היום היו שאלות קשות, גם את משרד הבריאות,

אנחנו לפני גזירת מוות על כל העולם הזה. עכשיו, הכי קל זה לאשר והכי קל זה להיות חותמת גומי של כולם, אבל בסופו של דבר יש לנו אחריות. חבר הכנסת דוידסון, אני מסכימה איתך,

אני גם אמרתי בתחילת הוועדה, אתה יודע, זו ועדת התרבות ותקנות התרבות לא הגיעו אלינו. אני לא מדברת על התו הירוק,

לתיאטראות, שגם ככה נמצאים במצוקה אחרי שנת קורונה, אבל תיאטרון ילדים, חודש אוגוסט, תיאטרון ילדים, עכשיו כל הצגה שתרצה לקחת את הילד תצטרך לעשות לו בדיקה? זה לא הגיוני. אני שואל איפה ההורים שצריכים לעבוד, מי ייקח אותם לבדיקות? מדברים על עד 15 קילומטר מהבית ללכת לבדיקות, יהיה גם עומס ואנשים לא יצליחו - - - זה נכון. עכשיו - - - שנייה, הנושא הזה הוא לא סימן שאלה, אני בטוח שזה יהיה קטסטרופה,

כמו שבדברים אחרים אנחנו בקטסטרופה. עד היום דיברנו על נושא של כניסה למדינה, בנושא הזה אנחנו גם בבעיה. אני אומר ככה, אסתי, אני מבקשת שתשימו לב טוב טוב למה שאנחנו נאמר כאן - - - רק משפט אחרון,

היום הגיעו פקחים למקומות שכבר מבקשים תו ירוק, עם השלטים החדשים, והודיעו להם שממחר חייבים לאכוף את הנושא הזה ויש בלגן שלם בנושא הזה. לפני שדנו בכנסת בנושא הזה כבר פקחים מגיעים. אסתי, את איתנו? כן,

אני אומר לך ככה, אנחנו נוטים לאשר אצלנו את התקנות בוועדה,

העניין של התקנות בנושא הספורט והתרבות, שאמורות להיות נדונות פה נדונות בוועדת חוקה, אנחנו לא נקבל את זה, אני חוזרת, אנחנו לא נקבל את זה שילדים בגילאים קטנים יצטרכו לעבור בדיקת CPR יומית, אנחנו לא נקבל את זה שמוסדות של הצגות ילדים, בריכות ילדים וכו', יפשטו את הרגל בחודשים היחידים שבהם הם אמורים לעשות איזה שהוא רווח על שנה שלמה של הפסדים. יש לך פה תיאטראות שעומדים בפני סגירה ופשיטת רגל וכבר ביטלו הצגות, יש לך בריכות שפשוט אף אחד לא יגיע, אף אחד לא יילך עכשיו לבריכה כשהוא צריך אני אומרת לך, אני ואחותי, אמא שלי עם אחיינים מתזזת בין הצגה לבין בייביסיטר לבין פה ושם, נראה לך שעכשיו הסבים והסבתות יילכו ויעשו בדיקה לילדים האלה, ילדים בני שלוש שיתחילו לבכות ולצרוח בכל בוקר רק בשביל להפעיל אותם? זה לא מתקבל. אני אומרת לך, יחד עם חבר הכנסת דוידסון שנמצא בוועדת חוקה, הוא חבר בוועדת חוקה, אני חברה בוועדת חוקה, יש לנו עוד שני חברים מתקווה חדשה בוועדת חוקה, אני כבר אומרת לך שאתם תיתקלו שם בקשיים. התקנות עדיין לא אושרו בממשלה, תביאו להם תקנות הגיוניות לגילאים הקטנים כי אחרת אנחנו פשוט לא נקבל שום דבר, שום דבר מזה, לא בצורה כזאת, לא בחודש אוגוסט. אז כשזה ברור, מבחינתנו תקנה 8, אנחנו נקבל את זה ספציפית כי זה ארגוני נוער, ותנועות נוער, עם ההסתייגות הזו, ואנחנו נמשיך בהקראה של הסעיפים.

בהקראה בנושא של החריג של הטיפול הרפואי. רצינו להפנות

תשומת הלב לכך שההגדרה של טיפול נגזרת מחוק זכויות החולה, לפי חוק סמכויות מיוחדות וההגדרה היא כזאת: לרבות פעולות אבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי. זה אומר שההגדרה של טיפול רפואי היא רחבה ביותר. הפנינו את השאלה למשרד הבריאות ולמשרד החינוך שלמעשה יכול להיות שצריך להדק את החריג הזה כדי לא לאפשר כאן הם פשוט יוצאים ונכנסים בלי שום הגבלות לפנימייה וצריך לבדוק אם אפשר להדק את הדבר וגם לבדוק מה הנוהל, אולי או רק לטיפולים רפואיים חיוניים וגם איזה מסמכים צריך להביא, אחרת כל אחד שאומר שהוא יוצא לטיפול רפואי בעצם יכול לצאת ולהיכנס. אז פשוט רצינו להפנות את תשומת הלב

שיצטרכו להביא איזה שהוא סוג של מסמך רפואי. משהו שיהיה איזה שהוא בידוק של החריג הזה. אסתי, אתם מקבלים את הדבר? מה שהסברתי ליועצת המשפטית זה שהעניין של הטיפול הרפואי עלה מצד שרת החינוך באופן פרטני, זה משהו שממש נדון בקבינט וזאת הייתה ההחלטה, אז אנחנו נביא את הדברים בפני הגורמים ונביא את עמדת הוועדה ככל שזו עמדת הוועדה ונראה אם הם - - - כן, לפחות שיהיה איזה נוהל או משהו ברור.

כי כל אחד פשוט יכול ללכת ולהגיד - - - כן, להגיד שהוא יוצא לטיפול רפואי ולחזור בלי שום הגבלה.

אז אני מבקשת גם להתייחס לזה בתקנות הבאות, תדונו בבקשה במשרד החינוך, כי אחרת כל אחד יכול ללכת לחברים ולהגיד שהוא הולך לבדיקה רפואית. או ללכת לרופא ואז להסתובב במקומות אחרים. טוב, פה לא תהיה להם אפשרות, גם אם הם הולכים. אבל אי אפשר לדעת. זה תלוי בגילים של הילדים. כן. לא נמצאים פה נציגים ממשרד החינוך, אבל אני שואל, אנחנו קוראים עכשיו את התקנות של המסלול הפתוח והסגור בפנימייה, מה קורה עם פנימייה, כפר נוער נגיד, שיש בו גם וגם? האם זו אפשרות? כלומר בוא ניקח כפר נוער שיש בו 900 ילדים אקסטרנים ועוד 300 ילדים אינטרנים, כלומר שהם רק בפנימייה, ואם יש מנהל לכפר, זה הרוב אפילו, האם מנהל הכפר יכול להפעיל עבור אלה מסלול פתוח ועבור אלה מסלול סגור? זה לא ברור.

אז התשובה היא שכרגע לפי הנוסח של התקנות לא, צריך לבחור, אבל אני חייבת לומר שהתקנות, אותם מסלולים, היו בתוקף במשך כל השנה ואף פעם לא קיבלנו פנייה כזו של רצון לעשות איזה שהיא הפעלה מקבילה. אם רוצים זה משהו שאפשר להכניס אותו עקרונית כל עוד באמת יש הפרדה ברורה במתחמים נפרדים כי זה באמת הוראות מאוד שונות. אפשר לעשות את זה באופן עקרוני, אבל אני חייבת לומר שלא קיבלנו פנייה כזו. אם הם לא קיבלו פניות שווה בדיקה. אנחנו מקריאים כרגע. קדימה, אסתי, בבקשה, סעיף (ג). (ג) מנהל מוסד פנימייה יפעיל אותה במסלול פתוח או סגור בכפוף להוראות אלה: (1) פנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון והיא מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, תפעל במסלול פתוח בלבד, (2) פנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון ושאינה מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, תפעל במסלול פתוח או סגור, ואולם על פי האמור בתקנת משנה (ב)(3)(ב)(4) יצא תלמיד פנימייה מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים, או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה לפי תקנות אלה. אני אסביר רגע כי ההוראה הזו באמת קצת מורכבת. הכוונה קודם כל של פסקה (1) הייתה שפנימייה שהיא לתלמידים ללא עורף משפחתי והם קטינים, כלומר עד גיל תיכון, פועלת רק במסלול הפתוח וקודם כל כדי שבאמת לא יהיו במוסד, לא ייאלצו להיות בו תקופות יותר מדי ארוכות. פסקה (2) מדברת על זה שכשזה לא תלמידים ללא עורף משפחתי, כלומר פנימייה שהיא לתלמידים עד גיל תיכון שלא מתקיים בו אותו חריג, אז היא יכולה להחליט גם שהיא פועלת במסלול סגור, אבל גם אם היא פועלת במסלול סגור אז אין את האופציה של בידוד מניעתי, בגלל שבכל זאת מדובר בקטינים אז הקטין לא יהיה בבידוד מניעתי. אם הוא יוצא מהפנימייה אז או שהוא יחכה שהפנימייה מתפזרת ומתכנסת מחדש, או שהוא מצטרף לקבוצה חדשה של עד 50. בגלל שלא מדובר בתלמיד שהוא ללא עורף משפחתי אז האופציה הזאת של פשוט לחכות שהפנימייה תתפזר ותתכנס היא כן אופציה שהיא קיימת, זה לא שאין לו לאן ללכת. אני לא הבנתי, כשקראתי את זה, הוא יוצא מהפנימייה, הוא יוכל לחזור עם קבוצה חדשה שבאה לפנימייה,

זאת אומרת כשמגיעה בוא נגיד קבוצה - - - זה מספר ילדים ספציפי. ברור, אבל הוא לא יוכל לחזור לבד, הוא יוכל לחזור רק עם קבוצה. למה הוא יוכל לחזור עם קבוצה, מה הלוגיקה? כי הם יחזרו והם ייכנסו לבידוד בתוך המערכת הזאת ולכן הוא לא יהיה שחקן בודד, הם יצטרכו לעשות אקומודציה לכל החבורה הזאת, זה מה שזה.

עכשיו השאלה שרציתי לשאול, בתוך ההקשר הזה כשקראתי את זה, יש הנחה שעומדים להיכנס עוד 50 חבר'ה לפנימייה, זאת אומרת שיש קבוצה גדולה כזאת. לא, אז מה שאסתי הסבירה - - - כמה זמן הוא יכול להיות בחוץ? בוא נגיד שהוא לא מוצא קבוצה כזאת, לאן הוא הולך, כמה זמן הוא יכול להיות בחוץ בתוך הדבר הזה? מתי הקבוצה הזאת מתארגנת?

מה שאסתי הסבירה קודם זה שבפנימיות הם מוציאים קבוצה ביחד.

לכן אני אומר, אבל עדיין - - - אני מניחה שהם מוציאים גם שניים, או חמישה או עשרה עד 50, ומבודדים אותם בחדר נפרד. אם את מסתכלת בפנימייה שהלכתי לראות שם, כשביקרתי שם בהרצליה הצעירה, אז הם יוצאים, החבר'ה מהפנימייה חוזרים ונכנסים, חלקם גרים שם, אז אני לא יודע מתי נכנסות כאלה קבוצות גדולות. אין קבוצות גדולות, מספיק גם חמישה אנשים. גם אם חמישה אנשים יצאו ונכנסו אז הם נכנסים ביחד והם בבידוד ביחד. לא, הוא לא יכול לעשות את זה. אם יצאת, זה שני מסלולים שונים. יש פה ככה, ילדים שהם פנימיסטים לגמרי, נגיד בשבוע שעבר דנו על ילדי נעל"ה, יש להם משפחה בארץ, אז משאירים אותם בפנימייה זמן רב ככל הניתן, מוציאים אותם לחופשה מרוכזת ואז כשהם חוזרים לבידוד קבוצתי. כן, אבל אז הם יכולים ללמוד ביחד. זה בדיוק מה שהם התכוונו, לזה הם התכוונו, שבבידוד הקבוצתי מי שיצא יוכל לחזור אך ורק לקבוצה שתיכנס לבידוד קבוצתי, אחרת לא יוכלו לעשות לו אקומודציה בבידוד אישי. יש מישהו ממשרד החינוך שרוצה להגיב לזה,

שלום לכולם, אנחנו שמחים שניתן להגיב, אנחנו מהבוקר רוצים להגיב על השאלות. נמצאת איתי ריטה, שהיא ממונה קורונה במינהל ההתיישבותי, יש לנו תשובות לכל השאלות לגבי החינוך הפנימייתי, נהגנו כך שנה וחצי. בעיקרון הקבוצות, כרגע סיכמנו במתווה של הבוקר,

שהן קפסולות נפרדות במסלול פתוח. פתוח זה אומר שהם באים לעד שבועיים, כל יציאה היא יציאה מרוכזת של הקבוצות האלה. במידה שיש יציאה של בודדים הבודדים האלה חוזרים או לבידוד או לקבוצה אחרת שחזרה, לא חוזרים לקבוצה הגרעינית שלהם עד שמוודאים שהם לא קיבלו את הנגיף. אם יש לכם שאלות לגבי איך מתנהל הסיפור הפנימייתי נשמח להשיב לכם כאן, אנחנו באמת עם הרבה ניסיון בתחום הזה ולשמחתנו עם רמת תחלואה ומאומתוּת נמוכים ביותר לאורך כל התקופה.

אז אם יהיו שאלות אנחנו נפנה את זה אליכם. תודה. נעבור לסעיף הבא. (ד)מנהל מוסד פנימייה יקבע ויפעיל מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בתקנת משנה (ב)(3), ובכלל זה אזור מגורים,

מקלחות וכיורים, ולמניעת מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות והמתקנים. (ה)התברר למנהל מוסד פנימייה מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק כי תלמיד בפנימייה חייב בבידוד לפי צו בידוד בית, ידאג מנהל המוסד למקום בידוד בשביל התלמיד ולרווחתו במהלך הבידוד ויפעל לפי סעיף 22טו לחוק. אני רק אומרת,

מדובר על פנימייה לילדים ללא עורף משפחתי ולכן התלמיד יעשה את הבידוד בתוך הפנימייה וחל סעיף 22טו שבו המנהל אמור לפנות לגורם במשרד הבריאות שיאשר שאכן יש שם תנאים לקיים בידוד כזה. (ו)בפנימייה שנקבע כי פעילותה תתקיים במסלול סגור, ידאג מנהל המוסד כי טרם כניסת עובד למוסד יוסברו לעובד כללי הפעלת המוסד לפי מסלול זה, לרבות לעניין כניסה, יציאה ושהייה, ולא יאפשר את כניסת העובד למוסד אלא לאחר שחתם על טופס הסכמה לעבודה ולקיום תנאי המסלול הסגור, אין באמור בתקנה זאת כדי לגרוע מזכותם של מנהל מוסד ועובד המוסד להסכים על תנאים נוספים לצורך הסכמת עובד כאמור בפסקה זאת, ובלבד שלא יהיה תוקף לתניה המתגברת על הוראות תקנות אלה. בפנימיות רוב האנשים מחוסנים או שלא? בפנימיות של העל-תיכוני לפי מה שאנחנו הבנו אז כן. בפנימיות נגיד של המכינות ומי שממונה על זה הוא משרד ההתיישבות, אני לא יודעת אם הם נמצאים פה, אז אני מבינה שיש שיעור שהוא מעל 90%. (ז)תקנה זאת לא תחול על פנימייה שבה אחוז התלמידים שהם בעלי אישור "תו ירוק" מתוך כלל התלמידים בפנימייה הוא מעל 90% או יותר, ובפנימייה המיועדת לתלמידים בכיתות ז' עד ט' אם אחוז התלמידים בעלי אישור "תו ירוק" הוא 70% או יותר.

זה מצוין, האמת היא שזה גם תמריץ להם לחסן את הילדים. 10. ביטול. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפ"א-2021

אלה התקנות של מחנות הקיץ שבעצם נכנסו לפה ולכן ביטלנו אותן. תחילה. 11. תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט בתקנת משנה (ב), ביום ה' באלול התשפ"א (13 באוגוסט 2021). תחילתה של תקנה 8 ביום ז' באלול התשפ"א (15 באוגוסט 2021). תקנה 8 זו התקנה של החוגים ותנועות הנוער שאומרת שאם היישוב הוא כתום או אדום אז הם יפעלו בחוץ והתחילה שלה הייתה אתמול ולא ביום שישי כדי כן לאפשר להם לראות את סיווג הרשויות שהיה לקראת סוף השבוע. תוקף. 12. תוקפן של תקנות אלה עד יום ג' בתשרי התשפ"א (9 בספטמבר 2021). בתוספת יש מפות שמחלקות את הרשויות המקומיות לאזורים שונים, לרובעים מה שנקרא, וצבע הרמזור הוא לפי הרובעים השונים כדי שאם יש רובע אחד שהצבע שלו נהיה כתום אז לא בהכרח ישפיע על כל העיר. זה מיועד לערים של מעל 200,000 תושבים, ככה גם עשינו בכל השנה האחרונה. יפה מאוד. אז למעשה עד ראש השנה אנחנו - - - כן, עד ראש השנה ובראש השנה יביאו לנו תקנות חדשות שאותן אנחנו נצטרך לאשר עם התיקונים שביקשנו עכשיו. לפי הדאטה שיהיה לנו? לפי מה הם יקבעו תקנות חדשות, או שזו הארכה של אלה?

הם ייתנו תקנות אחרות כולל התיקונים שאותם ביקשנו עכשיו וזה גם תלוי במצב התחלואה. והמוסדות להשכלה גבוהה. זה דבר אחר. אז אמורים להביא תיקונים לתקנות האלה - - - לא הבנתי, השכלה גבוהה שדיברנו בבוקר? פלוס, בנוסף. זאת אומרת המוסדות להשכלה גבוהה בונים את התקנות שלהם? יגיעו ב-16, ביחד איתם. עם התיקונים האלה יבואו גם התקנות של ההשכלה הגבוהה. זה יהיה בעצם תיקון לסט הזה, הסט הזה הוא יהיה הסט המרכזי שנעשה עליו את התיקונים בתקופה הקרובה. ואין עוד תקנות להשכלה הגבוהה? התיקון שנוגע להשכלה הגבוהה אמור לעלות היום לאישור הקבינט. והוא מגיע לתקנות בוועדת חוקה או שהוא מגיע אלינו? אליכם, לוועדת החינוך. נהדר, אז תתכוננו בשבוע הבא. רציתי להעלות עוד שני נושאים שדיברנו עליהם עם נציגי משרדי הממשלה, האחד זה הסוגיה של סגירת מוסדות חינוך עקב התפרצות שחלה בהם. יש הסמכה ספציפית בחוק

לגבי סגירה של מוסדות חינוך במקרה של התפרצות ולמרות זאת בתקנות האלה אין הוראות לגבי סגירה. מה שנאמר לנו בישיבה זה שלמעשה יש היום נוהל סגירה מכוח פקודת בריאות העם של מנכ"ל משרד הבריאות. יש לנו מחלוקת, אני אומר משפטית, עם משרד הבריאות בנושא הזה, אנחנו סבורים שהנושא של סגירת מוסדות חינוך צריך להגיע לוועדה גם כן, הוא צריך לעבור ביקורת של הוועדה. זה משהו שאנחנו נדון מולם. אוקיי, אז אני מבקשת שבמקרים של עיר אדומה תקנות שאמור לסגור בתי ספר, הדיון יפוצל ויגיע לוועדת החינוך על מנת שאנחנו נוכל לאשר את התקנות של סגירת מוסדות חינוך. יש פה רגישויות מאוד מאוד גדולות ואני מבקשת לפצל את זה מוועדת חוק, חוקה ומשפט ולהביא אותן לפה. למעשה, לפי הבנתי כרגע, זה בכלל לא באישור, אסתי תתקן אותי, ואז זה בכלל לא מובא לכנסת ואנחנו סבורים שלאור ההוראה המפורשת בחוק הסמכויות זה נושא שכן צריך להגיע לוועדה שלנו, הנושא של מוסדות חינוך. אנחנו נקיים דיון משפטי מולם בנושא הזה. הנושא השני זה מה חל כרגע על פנימיות של משרד הרווחה, כי בעצם פנימיות של משרד הרווחה מוחרגות מהתקנות האלה.

סעיף הסמכה ספציפי לגביהן בחוק,

למיטב הבנתנו כרגע אין תקנות שחלות עליהן. אז גם את זה רצינו להציף. אסתי, אתם קיבלתם את זה? לגבי הנושא הראשון אנחנו נקיים על זה שיח גם עם משרד המשפטים, אנחנו שוקלים גם תיקון של החוק בהקשר הזה. בכל מקרה אני רוצה להבהיר שלא מדובר על סגירת מוסדות חינוך בעיר אדומה, אלא על סגירה מאוד פרטנית של או כיתה או שכבה, או אפילו מוסד שלם, אם יש בו התפרצות תחלואה, אבל לא מדובר על סגירה גורפת של נגיד כל מוסדות החינוך בעיר או משהו כזה, מדובר על מה שקורה כשיש התפרצות תחלואה. זה נושא שהתרחש גם כשלא היו תקנות חינוך, היו לנו התפרצויות תחלואה והיינו צריכים לסגור כיתות לפעמים, שכבות. משתדלים שהסגירה תהיה כמה שיותר ספציפית, אבל בכל מקרה זאת המאטריה ואנחנו בוחנים את העניין הזה. לגבי מוסדות הרווחה, אז באמת כמו שנאמר, הסעיף המסמיך הוא סעיף 11, זה לא הסעיף הזה של תקנות החינוך. עד עכשיו לא היו הוראות שחלות, אנחנו נבדוק עם גורמי המקצוע מה לעשות בעניין הזה ובאמת אם יש מקום לעשות תקנות ייחודיות. זה כמובן יהיה בסט אחר. ועוד דבר טכני קטן, אסתי. קיבלנו הערה תוך כדי הדיון הקודם שהיום הנושא של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם הוא לא במשרד העבודה והרווחה אלא במשרד הכלכלה והתעשייה. כן, אנחנו כבר מכניסים לתיקון של היום. כן, באמירות של בעל מוסד. זה משהו טכני. זהו, מבחינתנו.

אנחנו נסכם את הדברים כאן ואני מבקשת שתביאו את הדברים לוועדה חזרה. אני מעלה את התקנות כפי שהן להצבעה. מי בעד? להרים את היד. מי נגד? ההצעה עברה.

תודה רבה לכם, חברי הוועדה, אני סוגרת את הישיבה. אנחנו כנראה ניפגש בימים הקרובים,